היום 7 במרץ 2021, כ"ג באדר התשפ"א. הנושא: 1) הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה

כולם מבינים שטוב שזה לא היה קורה.

גם הובהר שהמחזות האלה של שימוש שלא על פי סמכות כדי לחסום מכוניות הייתה לה כוונה טובה למנוע, אבל שלא בסמכות.

זאת בכל אופן התגובה שקיבלתי.

מישהו רוצה להתייחס?

"על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו".

ועל ארבעה לא אשיבנו, שזה הסיכום שאמרת, שלא נאשר את התקנות. הפשע הראשון, שממשלת ישראל מתכנסת לאחר

התקנות עוסקות בשלושה דברים עיקריים,

למלווה של אדם שמתנייד בכיסא גלגלים להיכנס לאוטובוס מעבר

בתקנות האלה הוספנו שלושה

מדוע הוחלט לא להוסיף החרגה מן המכסה גם של אנשים עם מוגבלויות כאלה? משום שהמקום של אדם שמתנייד בכיסא גלגלים הוא נפרד מן המסגרת הרגילה של המושבים. באוטובוסים נשמרים שני ספסלים לאנשים עם מוגבלות, לרבות אדם

התקנות בתוקף עד 3 באפריל, כלומר אחרי הבחירות ולפני כינון הכנסת החדשה נתכנס פה, או לשחרר אותם או להאריך את התקנות. עוד מישהו רוצה להתייחס? אם לא, נביא את התקנות להצבעה. אנחנו מצביעים על התקנות.

מי נגד? מי נמנע?

אין נמנעים, אין תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 9),

3 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. התקנות אושרו. תודה רבה.